אני רוצה לפתוח את הדיון בוועדת העבודה והרווחה היום יום שלישי,

במסגרת ציון יום שוויון לאנשים עם מוגבלויות כאן בכנסת בנושא מיצוי זכויות והפחתת הנטל הבירוקרטי. אני רוצה לספר לכם סיפור אישי, לפני כמה שנים סיימתי לימודים במשפטים, ורציתי כמו כל הסטודנטים למצוא התמחות, בעצם בסיום התואר שלי להתמחות במשפטים, במשך שנה שלמה חיפשתי מקום להתמחות בו, היה מאוד קשה למצוא אחרי התואר שלי חיפשתי מקום להתמחות בו,

בגלל שמעסיקים לצערי, ראו שאני חירשת, לא רצו לצרף אותי לעבודה, אבל בסופו של דבר שמצאתי אנשים טובים בדרך, ונכנסתי למשרד עורכי דין להשתלב, משרד איכותי בתל אביב שמתעסק בנושא דיני עבודה, זה נושא שאני התעסקתי, לקח אותי כמתמחה חירשת, וביקשתי נגישות למקום העבודה. לצערי, מהרגע שביקשתי והגשתי למשרדים הרלוונטיים את הבקשה נתקלתי בטופסיאדה שלא נגמרת, בירוקרטיה שאם אתה צריך הנגשה, אתה צריך את הפרט הזה, ועוד פרט, והתחלתי, גם אני מתמודדת עם מקום עבודה חדש, מתמודדת עם מקצוע חדש, וגם המעסקים רואים את הקושי ואת העול שנוצר בשביל להנגיש מקום עבודה בשביל מתמחה חירשת, טבענו בים של טופסיאדה הם בסוף ויתרו על ההנגשה, ומימנו מהכסף הפרטי שלהם, אבל הסיוע של המדינה לא הגיע. וזה אחד הדברים שחוסמים את השתלבותם של אנשים עם מוגבלויות בשוק התעסוקה לממש את הפוטנציאל שיש בהם, כי לא כל המעסיקים יכולים גם להכיל את הכלכלה בשביל להנגיש את זה. הנושא של הוועדה היום, לחשוב על פתרונות ביחד, פתרונות אמיתיים להוריד את הטופסיאדה, את הבירוקרטיה ולפני שאני נותנת את רשות הדיבור לארגונים, לעמותות,

לתת את רשות הדיבור לחברי כנסת שרוצים. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה.

צהריים טובים, אני שוב מברך על קיומו של היום החשוב הזה בהובלה של חברת הכנסת פינטו שעושה עבודה מדהימה בנושא הזה. אנחנו מדברים על מיצוי זכויות, עכשיו, זה לא, זה כלום לא מוסיף על המדינה. מיצוי זכויות, יש זכויות, אנשים לא מצליחים למצות אותם, עכשיו אני גם זוכר אצל הישיבה האחרונה שלי אצל שר העבודה והרווחה, מר מאיר כהן, היה שם גם מנכל הביטוח הלאומי, למשל היה שם באופן ברור שבחברה הערבית כמעט ואין מיצוי זכויות, או במקומות שונים, כמובן שבפריפריה אנשים נגישים פחות לעניין הזה של הזכויות שלהם. עזבו מה שהמדינה יכולה לעשות בעתיד מה שהיא קיבלה על עצמה לעשות היא לא עושה, כי חלק גדול מהאנשים אנחנו מדברים על האוכלוסיות היותר מוחלשות כמובן, לא מצליחות למצות את הזכויות שלהם. התחיל פרויקט חשוב מאוד במדינה של מיצוי זכויות, של עמותות של אנשים שפתחו משרדים שיכולים לעזור לאזרח למצות את הזכויות שלו מול הביטוח הלאומי מול המשרדים השונים, אני חושב ואני אשמח שזאת תהיה ההמלצה שלנו היום בוועדה, לחזק בצורה משמעותית את המרכזים של מיצוי זכויות, כי מה קורה, כשאנחנו מדברים על האוכלוסיות היותר מוחלשות, הנגישות שלהם לעורך דין שיעשה להם את העבודה היא גם פחותה יותר ואז קשה להם הרבה יותר ואז הם גם לא מצליחים להגיע למה שהמדינה עכשיו רוצה לתת. אז אני באמת חושב שצריך לקבל פה החלטה שאנחנו דורשים מכל המשרדים בעיקר גם מהביטוח הלאומי להקים מחדש מקומות שאין בהם ולחזק את המקומות שיש בהם, מקומות שנותנים שירות למיצוי הזכויות למה שקיים עכשיו בחוק, שזה לא הרבה, החוק כבר מוכן לזה לא צריך לתקצב פשוט צריך להנגיש את הדבר הזה לכמה שיותר אנשים זה יחסוך להם את המעמסה הכלכלית והרגשית, מזה שהם צריכים ללכת לעורך דין בשביל לקחת את מה שמגיע להם, ובנוסף לזה זה למצות את הזכויות שלהם, שוב תודה לך על היום החשוב הזה וכל הכבוד על העשייה. תודה רבה חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, נושא חשוב שבעצם מה שגם המדינה נותנת היום בעצם, גם המגזר הערבי שלצערי חוסר המודעות וההנגשה מורגשים הרבה באנשים עם מוגבלויות מהמגזר והרבה דברים שהם לא יודעים שמגיעים להם והם זכאים צריך כבר היום צריך כבר עכשיו לתת את מה שיש שימצו גם את זה.

ההבדל בין שתי החברות שירלי, קיימות גם היום ביום המיוחד הזה בכנסת, לצערי הרב אני כבר בדיון הרביעי פה היום ואני ראיתי את העמותות אני מכיר את העמותות ראיתי כמה הייצוג של החברה הערבית, לא ראיתי עמותות פה, לא ראיתי אנשים שבאים, לא ראיתי גם את מי שמייצג את משרדי הממשלה, לכן חלק מהאפליה בנושא הזה, זה שהאנשים שקופים. לא הזמנו את העמותות שלהם, לא הבאנו דוברים, לא באו אנשים, זה גם חשוב מאוד. אני מסכימה. אני באמת לא חושבת שיש לי איזושהי התנגדות לא לי ולא לוועדה, תביא רשימה ואני בטוחה שיזמינו אותם. אני רק אומר שזה גם נראה ככה, לפעמים אין שום כוונות רעות, אבל התוצאה היא לא טובה. תודה רבה, אני רוצה לעבור לדובר הראשון מנציבות שוויון לאנשים עם מוגבלויות, אבל לפני שתדבר, אני רוצה לברך אותך על המינוי להיות הנציב החדש. אני מאחלת לך הרבה הצלחה בתפקיד, ולנציבות, אתם שותפים מלאים לדרך, גם שלי וגם של הועדה, עם כל הארגונים והעמותות. תודה רבה. דן. תודה רבה לכם, תודה רבה לחברת הכנסת. מעריך מאוד את הברכות והאיחולים, עורכת הדין מטעמנו הדס אגמון תגיד כמה מילים, תציג מה שהיא צריכה להציג ואחריה אני אוסיף כמה מילים אם זה בסדר. תודה רבה, אני עורכת הדין הדס אגמון מהנציבות, ואנחנו מאוד מברכים את הועדה על הבחירה לעסוק בנושא הזה ביום הבינלאומי לציון זכויות אנשים עם מוגבלות. אנחנו הרבה עוסקים בחוסרים שקיימים בחקיקה. סיימנו עכשיו דיון בוועדת חוץ וביטחון בנושא תקנות שעדיין לא הותקנו. בוועדת כלכלה על דברים שעדיין חסרים בנגישות של תחבורה ציבורית. וכאן אנחנו עוסקים בהיבט אחר, בחקיקה ובנהלים שהמדינה כבר קבעה והחליטה שיש מקום לתת את השירותים ואת הזכויות המסוימות ועדיין אנשים לא מצליחים למצות ולקבל את מה שהם זכאים לו. והפער הזה, הוא פער מאוד משמעותי, הנוכחות המדהימה הזאת פה של האנשים מראה כמה הנושא הזה כואב ומשפיע בצורה יומיומית על החיים של אנשים. הקושי למצות זכויות, אם זה בחסמים של ידע, על עצם קיום הזכות, אם זה הצורך לעמוד בכל מיני קריטריונים נוקשים שחלקם נקבעו לפני שנים רבות ולא מתאימים למציאות של היום ולתפיסות העולם של היום, אם זה חסמים בירוקרטים שהוזכרו קודם, על ידי חברת הכנסת פינטו של טפסים על גבי טפסים, ואם זה חסמים דיוניים, הצורך במקרה של תשובה שלילית לשכור עורך דין וללכת לבית משפט כדי להיאבק על הזכות. כל הדברים האלה מעכבים את היכולת של אנשים עם מוגבלות לקחת חלק בתעסוקה, הם גורמים למשפחות של ילדים עם מוגבלות להשקיע שעות שהיו יכולים לעשות בהם דברים אחרים ופרודוקטיביים יותר, להשקיע שעות בריצה בין גורמים ממשלתיים שונים כדי לעמוד על זכויותיהם, אם זה משרד החינוך או משרד הרווחה וביטוח לאומי. והדברים האלה הם חסמים שהמדינה צריכה לעשות אצל עצמה בדק בית. התפיסה שלנו אומרת שלא צריך מרכזים או לעזור בעורכי דין שיעזרו, אלא צריך לעשות בדק בית, כל משרד, איך אפשר לפשט את הבירוקרטיה, איך אפשר להעלות את השיעור של מיצוי הזכויות. אנחנו חושבים שיש שלושה כיוונים שיכולים להיות פרקטים ואפקטיביים, ונשמח לקבל את ברכת הוועדה לקדם אותם, אחד זה לפעול לכך שהאבחון צרכים של אדם יעשה במקום אחד, מה שנקרא וואן סטופ. שממנו יגזרו הנתונים ויעברו לכל הגורמים שמקנים שירותים וזכויות. הדבר השני זה לחייב כל נותן שירותים, כל גורם ממשלתי, לבחון מדי מספר שנים האם הקריטריונים עדיין מוצדקים, האם אפשר להקל, האם צריך את כל אנשי המקצוע, שיאשרו כל זכות וזכות. והדבר השלישי, לקבוע איזשהו גורם ממשלתי, שיוכל לפני בית משפט, או במקום בית משפט, לבדוק טענות של אנשים עם מוגבלות שנתקלים בקושי מול נותן שירותים, לברר את הטענות האלה ובמידת הצורך, גם לקבל החלטות. אפשר להוסיף כמה מילים? בנוסף למה שהדס אמרה כאן, יש פשוט יותר מדי דוגמאות קונקרטיות שגם אחרי הבירוקרטיה שהכול כבר מובן וברור והשלב הזה הסתיים, כשמגיע שלב המימוש, גורמים במגזר הציבורי פועלים בצורה מאוד מאוד תמוהה בלשון המעטה, בצורה שלדעתנו, לדעתי, חוטאת לתפקידם, שהתפקיד שלהם זה באמת להיות הגורם האחרון בין המימוש לבין האדם שצריך את השירות. לפעמים אפילו עושים את זה, וסליחה על המילה החריפה, פוגענית. משלל סיבות, הדבר הזה דורש טיפול כי מעבר לחקיקה אם אין את האכיפה, אז באמת הרבה מפספסים והרבה מרוח החקיקה הולך לאיבוד ולמעשה מאבד רלוונטיות. זה גם כן דורש טיפול. ורק אני אתחבר לדבר האחרון שהדס אמרה, פונקציה במגזר הציבורי, פונקציה ממשלתית שאנחנו כמובן נשמח להוביל אבל לא על זה אנחנו מתעקשים, תוכל מאוד מאוד לקצר תהליכים בכל מה שקשור לבירור סוגיות נקודתיות של אנשים שפונים. תודה רבה דן. אני רוצה לתת את זכות הדיבור לחבר הכנסת משה אבוטבול. כן, תודה. יישר כוח על הדיון הפורה והחשוב הזה, אבל הייתי רוצה לומר, בגלל שזה באמת חשוב. שלמה המלך שהיה החכם מכל אדם אמר פסוק אחד "פתח פיך לאילם", מה המושג של פתח פיך לאילם? זה הפך להיות אצלינו מושג שאם יש אדם שלא יודע לדבר על מה שמגיע לו, אתה צריך לתת לו את הזכויות שלו להנגיש לו את הזכויות לספר לו על הדברים האלה, זה לא רק כי הוא אילם כי הוא לא יכול לדבר זה אחד שמתנהג כאילם כי הוא יודע איך לטעון את הטענות שלו, זה אמר מי שהיה חכם מכל אדם שלמה המלך. כמו שאנחנו מכירים את המושג שלפני עיוור לא תיתן מכשול, לא צריך להיות עיוור כדי לראות מכשולים, לתת לו את העצה הנבונה ונכונה. אני חושב שלמעשה יש במדינה שלנו בעיה מאוד קשה שחייבים לתת את הדעת. אותו ציבור הזה, ציבור יקר שהיום אנחנו גם מציינים לכבודכם את היום הזה בכנסת. זה ציבור שככה, מעצם היותו, עם אותה מצוקה או קושי שיש זה כבר שאומרים לבד שיש איזושהי סיבה שצריך ללכת לקראתו. אבל מעבר לזה החוקים שלנו במדינה, מאוד מסורבלים, מאוד קשים, כל דבר שמצליחים להשיג זה בקושי, ולאחר מכן מתחיל כבר להיות דרמה אחרת, עד שהוא כבר מתחיל להתארגן עם הנושא מה אומרים לו? מתנצלים אבל כבר עבר התאריך, זה כבר פשוט, לא רוצה להגיד רשעות, אבל זה באמת גובל באכזריות, שאותו בן אדם עד שהשיג את כל המסמכים שהיה באמת קשה לו, לך תביא מהרווחה את זה ומהרופא את זה, ואת זה, גמר הכין את כל הסט, מגיע עד לבאר אומרים לו אין מים. לכן באמת צריכים גם כן לדעת לתת יותר מרווחים ויותר זמנים לאותו ציבור הזה, להנגיש לו את הזכויות, וגם לגלות לו. לצערנו ישנם גם ארגונים שמתפרנסים מזה, אני לא נגד פרנסה ליהודי, או לכל אדם אחר שרוצה להתפרנס, אבל אני חושב שהארגונים צריכים לטפל בבעיות הקשות ביותר, שבאמת קשה להשיג את הזכויות מכל מיני סיבות. אבל בדברים הקלאסיים, צריך שהמדינה יותר תהיה מעורבת. אני זוכר את עצמי בתור צעיר, יכול להיות שעדיין יש את זה היו באים שיל"א, שירות ייעוץ לאזרח, שהיו באים, נותנים את זה סטודנטים, אנשים שמבינים בדברים האלה, היום לצערנו יש כאלה גם שלא הגיעו אליהם המכתבים. שלחו להם מכתב, אתם יודעים, אותו אחד חי לו לבדו בבית שמה ערירי, לוקחים לו את המכתבים ילדים מהשכונה מתיבת הדואר, הוא לא ידע בכלל ושלחו לו מכתבים תבוא לוועדה, תבוא לזה, צריך למצוא כל דרך אפשרית להגיע לאותו ציבור הזה. אם אנחנו רוצים להיות חברה טובה יותר, חברה מכובדת יותר, חברה שיודעת בדיוק להעריך את אותם אנשים שנמצאים במוגבלות כזאת או אחרת אנחנו חייבים להוכיח להם, החובה היא עלינו, להוכיח להם שהחוקים אמורים להיות מותאמים גם לכם. לכן אני ביום כזה קודם כל מברך אתכם שתהיו חזקים, אני כאחד שנמצא כל הזמן בוועדת העבודה והרווחה משתדל לבוא לפה תמיד, תמיד לעמוד לשירותכם. היועץ שלי לענייני חקיקה, גם בקשר עם חלק מהאנשים פה ומנסה לקדם כל מיני דברים שנעצרו, גם בהסתייגויות הגשנו כל מיני דברים, בספר התקציב לצערי לא קיבלו אותם, אבל זה בסדר. הלוואי ואת מה שחייבים לכם, נוכל לשלם בכבוד ולא לצער אתכם, אבל מצד שני תדעו שאנחנו כולנו,

כחבר כנסת משה אבוטבול וכן תנועת ש"ס, כולנו רתומים ונרתמים למען הציבור היקר הזה ומאחלים לכם רק בריאות והצלחה. ותודה רבה לך שירלי ולכל המארגנים, יוראי ולכל האנשים הטובים שבאמת עושים הכול. כי אני חושב שבאמת, אם אנחנו רוצים להיות טובים יותר, צריכים שאתם תרגישו את זה ושתיהנו מהאזרחות שלכם במדינת ישראל.

תודה רבה חבר הכנסת משה אבוטבול, הדברים שאמרת נכונים ואני רוצה רק להגיד, זה שוב ושוב מוכיח את השותפות החשובה בין אנשים עם וללא מוגבלות ביחד, עבודה משותפת להפחתת החסמים ולשיפור הנגישות פה בארץ, להוריד את הבירוקרטיה. כמו שאמרתי בפתיחת היום, בכנס אין יותר את השיח הם ואנחנו אלא כולנו ביחד. לצערי אני עוברת לוועדה אחרת, לעוד ועדה, רוצה לתת את הובלת הועדה לחברי חבר הכנסת יוראי להב, שגם הקים איתי את הועדה הזאת וגם מציין איתי את היום הזה. אני רוצה להגיד תודה לכולכם שהגעתם, כייף לראות אתכם, ואנחנו נפגש עוד ורק התחלנו את העבודה.

שירלי, רק רציתי לברך אותך על הנהלת הועדה היום, זה אירוע מרגש בפני עצמו. (היו"ר

תודה רבה לשירלי פינטו על הובלת הדיון עד עכשיו. אנחנו נמשיך בסדר, אני רוצה לתת את זכות הדיבור כרגע לדוד לירון. נמצא כאן? בבקשה. ולאחריה תדבר יונה קציר. שלום לכולם, בוקר טוב, שמחה על הדיון, ומודה עליו, שמי לירון דוד אני סגנית בינלאומית לפעילות באנוש, העמותה הישראלית לבריאות הנפש. ורצינו בקצרה להעלות את הסוגייה של מיצוי זכויות סל שיקום, לאנשים שמתמודדים עם מוגבלות נפשית. הנתונים המצערים, מראים שמעט מאוד אנשים שזכאים לשירות הזה מקבלית אותו בפועל. מתוך סך של 150,000 אנשים שמוכרים למערכת הציבורית כסובלים ממחלות נפש כרוניות, אנחנו יודעים שבסביבות ה 100,000 מקבלים נכות נפשית מהמוסד לביטוח הלאומי בסך של 40 אחוז נכות, שזה תנאי הכניסה לסל שיקום, שנותן מכלול שירותים שמסייעים בשיקום ובהחלמה של אנשים שמתמודדים עם מחלות נפש, ומתוך מאה אלף האלה בסך הכול 30,000 בממוצע מקבלים ואוצ'ר לסל שיקום, זאת אומרת עברו ועדת שיקום, ומקבלים שירות. מבקר המדינה ב־2016 הוציא דוח שהראה שבערך חמישים אחוז מהאנשים שקיבלו ואוצ'ר ממשים אותו, זאת אומרת 15,000 נשארים בעצם עם המימוש בפועל של הזכויות האלה שהן מהוגנות בחוק ואמורות להינתן לפי חוק, ובעצם המדרג הזה שעשיתי, אפשר להבין עד כמה גם כשיש את הזכויות האלה עלי ספר, הן לא ממשות בפועל ופוגעות קשה באנשים שיכולים לקבל שירותים מגוונים ולשפר את איכות החיים שלהם, להתפתח, לצמוח ולנהל חיים עצמאיים בקהילה. אני גם אוסיף עוד שני נושאים נוספים בהקשר של סל שיקום, אחד החסמים המרכזיים בעניין הזה, זה שאין ליווי ואין סיוע בתוך התהליך, לא מול הביטוח לאומי בעצם ולא מול ועדות סל שיקום, באופן שאנחנו רואים אותו בנתונים האלה. והדבר הנוסף, אין שום ייעוץ משפטי לאנשים שמקבלים היום סל שיקום פרט לבני המשפחות שבמרכזי סיוע למשפחות מתמודדים מקבלות גם שעתיים בשבוע של יעוץ משפטי, אבל למתמודדים עצמם, אין שירות כזה בתוך הכלים של סל שיקום. תודה רבה על הזמן. תודה רבה לך לירון. יש כאן נציגים של משרד הבריאות באגף שיקום? כבוד יושב ראש אני רוצה אם אפשר דקה, בדיוק זה ההמשך, לפני שאני ארוץ לוועדה נוספת, אנחנו כל היום מתעסקים עם תחום מאוד מאוד חשוב של אנשים עם מוגבלויות אז לכן אנחנו רצים בין ועדה לוועדה. מברכת כל מילה שאמרה פה הדוברת לפני סליחה לא זוכרת את השם, ואני בהחלט מברכת גם את היושב ראש על הדיון הזה. אני כן רוצה להוסיף עוד משהו לגבי הנושא של מיצוי זכויות, לגבי אנשים עם מוגבלות נפשית וסל שיקום. גם הטופס עצמו, עוד לפני שמתחילים לדבר איתי על הטופס עצמו הוא טופס מסורבל. אני יודעת שבעבר היה סוג של פיילוט שאפילו לדעתי הצליח. עוד לא הצלחתי להגיע אליו סופית לטופס כדי להקטין נדמה לי היום הוא 24 עמודים שצריך להיות גאון בשביל לענות על הטופס הזה. מעבר לזה שצריך להיות גאון בשביל לענות עליו, אתה צריך גם ללכת גם לפסיכיאטר, והוא צריך - זה לא מספיק שאתה מצרף לטופס נניח איזה מסמך - אתה צריך גם להחתים אותו על הטופס הזה ולהחתים עוד. זה פשוט מגוחך. אפשר לצמצם את הטופס הזה למספר מצומצם של דפים להעביר את המסר הזה את הדפים האלה בצורה מקוונת, זה כן עשו זה טופס מקוון, אפשר לצמצם אותו, להכניס לפנים כל מיני מסמכים שלא צריך להחתים עליהם אנשים, מספיק שאני מצרפת את הטופס, וכבר ככה ייטב הדבר. כלומר קודם כל בטופס עצמו, ואני באמת קוראת למשרד הבריאות לקחת לתשומת ליבם, לראות איפה אפשר להפחית, את הסרבול הנורא שגם ככה הוא מעמסה ענקית על מתמודדי הנפש, שכמו שאמרה חברתי קודם הם צריכים 40 אחוז נכות נפשית כדי לזכות בחמישים אחוז נכות נפשית, מדובר באנשים שלא כל כך פשוט להם בחיים, קשה להם עם הדבר הזה קשה למשפחות שבדרך כלל המשפחות הן אלה שדוחפות קדימה, אז אלף לפשט את זה. עוד משפט אחד, אחרי הפישוט וכבר אחרי שאנשים קיבלו את סל השיקום, עברו את הוועדה, לא נכניס לזה שיש כמה, עד שמגיעים לוועדה, עד שהוועדה מתקיימת, עד שזוכים באישור, הנה יש לכם סל שיקום, יופי, עכשיו צריך להמתין לגוף שיקבל אותם. עד שהוא יקבל אותם בינתיים, מדובר באנשים חלשים ביותר, חלקם עם תחלואה כפולה, שהם צריכים להיות נקיים, להחזיק בן אדם שלא יגע בסם במשך חודש חודשיים מאוד קשה. אבל ההמתנה למסגרות, שיכולים לקבל אותם אחרי שיש להם את הסל שיקום, זה גם יכול להמשך חצי שנה ויותר, הם מהר מאוד נופלים ואז כמו דלת מסתובבת חזרנו חזרה עם אותם אנשים. שוב להחמרה במצב שלהם, שוב לאשפוזים שעולים הון תועפות למדינת ישראל. פשוט חלם.

ואני חושבת וקוראת פה לוועדה לעשות פה סדר, לסדר את הטופס, להרחיב את מתן השירותים, לצמצם את התורים הארוכים לכל המסגרות

ויפה שעה אחת קודם. תודה לך על הדברים, חברת הכנסת וולדיגר, בוא נשמע אם יש דברים לומר לנציג אגף השיקום במשרד הבריאות, מי נמצא איתנו? יש לנו

ואני מבקש מיונה קציר מיד אחרי הדברים של נציגת משרד הבריאות.

קודם כל שלום לכולם, עדי נעמן מנהלת תחום בכיר שילוב קהילתי באגף בריאות הנפש ביחידת השיקום, סל שיקום. אני קצת אדבר על נתונים ששלחנו ב 22 ליוני 21 למרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני קצת אדייק את הנתונים, שלירון דוד פרסה בפניכם. לפני זה אני רק אגיד שהנושא של זכאות לסל שיקום , זה נכון שיש יותר נכי נפש שהם באמת בוועדת נכות. יש יותר למעלה ממאה אלף נכי נפש וזה נכון שאחוז אלה שמקבלים שירותי סל שיקום הוא בוודאי שלא מאה אלף עוד מעט אני אדבר קצת על נתונים, יחד עם זאת חשוב להגיד שיש הרבה, שמסיבות מגוונות פשוט לא מעוניינים בשירות הזה למרות שבעיניי זה שירות שיכול לעזור מאוד, זה שירות סוציאלי, חברתי תמיכתי, יש נכי נפש שבאמת חושבים שהם יכולים להסתדר גם בלי השירות הזה. אני גם מתמודדת, אני במקרה עם קביים בגלל ניתוח שעשיתי, אבל אני מתמודדת עם סכיזופרניה, אני עובדת עם משרד הבריאות כבר עשור והנושא הזה הוא בלב שלי, יקר לליבי, אני צרכתי שירות הסל שיקום, אני צורכת שירות סל שיקום, זה אחד הדברים שדי הצילו אותי ובאמת הביאו אותי עד הלום. אני אמרתי חוק נכי נפש כי זה החוק, אבל לגמרי מתמודדים. אני אדבר קצת על נתונים, אוקיי אז זה נתונים שבאמת הוגשו לפני כחצי שנה, הם מתייחסים לאחוז מממשי סל שיקום משנת 2000 עד שנת 2019, וכמובן אנחנו נוכל להביא נתונים מדויקים יותר במידה והוועדה תרצה, כמובן שאנחנו נוכל להביא נתונים משנת 2021. שתפרסמו בבקשה לציבור. אני רק חייבת להגיד, סליחה עדינה שזה נורא מתעתע הנתונים האלה, כי מספיק שבן אדם, שוב אני מכירה את זה ברמה האישית, מספיק שבן אדם בא נניח והצליח בסוף להגיע למרכז תעסוקתי, הוא בא פעם אחת, עד שהוא הצליח להגיע, בא פעם אחת זה לא לרוחו,

הוא כבר נמצא בתוך הסטטיסטיקה אז להגיד יש איקס משתתפים זה מאוד לא מתאים למציאות. המציאות היא נוראית. והיא נוראית כמו שאמרתי גם כי יש מחסור ברצף הטיפולי יש מחסור במסגרות ויש מחסור גם להנגיש להם את זה, באמת מדברים מאוד יפה על מתאם טיפול. אבל מתאם טיפול צריך להסתכל על המכלול בכללותו וללוות אותו, המשכורות נמוכות אז הם עוזבים, בקיצור, לכן אני אומרת שהנתונים מאוד מתעתעים, להגיד ששלושים אחוז משתמשים זה לא מדויק. אני מבקש לאפשר לה להשלים את הדברים כי היא רק בתחילתם. אוקיי אז אני קצת אדבר על נתונים, ששוב אנחנו נשמח לעשות שיקוף לנתונים האלה ולהביא גם נתונים עדכניים יותר. סך הכול עד שנת 2019 מחקיקת חוק שיקום נכי נפש, משנת 2000 המספר הוא 107,000 נכי נפש, מתמודדי נפש, שמתוכם עד שנת 2019, 41,075 למעשה מוצו את שירותי הסל שיקום לפחות פעם אחת, מה שזה אומר זה שלושים ושמונה אחוז. עכשיו מכון ברוקדייל אומר שלמעשה אחת הסיבות לאחוז הזה, שוב זה לא אחוז מספק, וכמובן אנחנו עושים פעולות להעלות את אחוז המשתמשים בזכאות, אבל אחת הסיבות זה באמת גם חוסר עניין של האנשים לקבל את השירות השיקומי מסיבות כאלה ואחרות. עכשיו כן אנחנו עשינו השנה- סליחה שאני מתפרצת אבל זה פשוט בדמי, להגיד הם לא מוכנים לקבל זה מגוחך, שוב לא היא אשמה, אנחנו כמדינה אשמים כי יש כאן עניין של סטיגמה ויש כאן קושי אמיתי לעשות את זה. אני פוגשת מתמודדים יום ביומו זה פשוט בוער לי בעצמות, רק אתמול הייתי בכמה מסגרות אני הולכת, רואה, מדברת גם עם מתמודדים, גם עם בני המשפחות שלהם, להגיד הם לא רוצים לקבל, הם לא מוכנים לקבל, זה בריחה.

אני אתן לך משפט סיכום לומר דברייך, מיכל, חברת הכנסת וולדיגר, את מדברת מדם ליבך וזה ניכר, אני כן אומר שהנושא הזה טעון או דורש דיון יותר מעמיק ולכן הועדה הזאת, הדיון הזה לא יכול לעשות זום אין בצורה כל כך עמוקה כפי שהנושא הזה דורש. משפט אחרון בבקשה.

כמו שלירון אמרה זה חלק שעוזר ב, זה חלק של 18 מרכזי סיוע למשפחות והיום הם לא חייבים וואצ'ר של סל שיקום בשביל להשתמש בשירות והם באמת עושים עבודה מדהימה ונהדרת ובשנים האחרונות באמת הייתה מנהלת תחום משפחות דינה ברק שיצאה לגמלאות שעשתה עבודה מדהימה ואנחנו מגייסים מנהלת תחום חדשה שהיא גם מתמודדת דרך אגב. ואנחנו כן דוחפים את הנושא שמתמודדים יעבדו בשירותי השיקום, יש לנו בבתי חולים, בקופות חולים בשירותי השיקום בבריאות הנפש שהם מתמודדים. תודה לכם. תודה רבה לך, ואנחנו כמובן נכנס, הנושא הזה דורש דיון יותר מעמיק, אבל תודה רבה לך על הדברים. אני רוצה עכשיו לתת שתי דקות לחן קלרה ולאחריה חברת הכנסת אלינה ברץ' יאלוב. סליחה, קציר יונה. אני מתנצל. כן אני כאן, אני מעבירה את רשות הדיבור לעמוס חברי הוא יציג את הדברים. אני עמוס כהן, אנחנו בעצם מקואליציית עמותות החולים, אנחנו כרגע מאגדים למעלה מעשרים עמותות והקואליציה הזאת רק הולכת וגדלה. אני רוצה להגיד כמה מילים על מה ששמענו כאן ואחרי זה אני אגע בנקודה. אני פניתי מספר פעמים לביטוח לאומי להנגיש מידע שלא מופיע באתר אצלם, לגבי כל מיני זכויות של נפגעי עבודה, לגבי כל מיני זכויות של חולים. ופשוט נתקלתי בקיר. עכשיו צריך להבין, עורכי הדין ואני מבניהם, אנחנו הרבה פעמים יוצרים צורך אצל הלקוחות, מה זאת אומרת? אנחנו פונים לאותו אדם פוטנציאלי ומגלים לו על הזכויות, ובעיניי זה דבר נורא, שלא צריך לקרות. כאשר הרשות, כאשר עורך דין עם כל האינטרסים וכל זה פונה לרשות שתוסיף מידע באתר והרשות לא מוסיפה את זה, זה חמור מאוד ולכן אני חושב שאתם כאן, זאת אומרת חברי הכנסת, צריכים לוודא שהכול מונגש, ואפשר גם להתייעץ, זה לא גנאי להתייעץ עם עורכי דין שמתעסקים במימוש זכויות ולהבין איזה דברים לא מונגשים לציבור. כמו כל מיני טפסים כפולים שמבקשים מנכים למלא, כל מיני זכויות שבכלל לא מופיעות. מכאן אני רוצה להגיע לנקודה שלגביה אנחנו הגענו לכאן וזה העובדה שכמו שהטפסים לא צריכים להיות מסורבלים, ככה גם החוקים לא צריכים להיות מסורבלים, ורק לפני כשבועיים כשעבר חוק התקציב יצא קול תרועה שבו נקבעו כל מיני זכויות של נכים, אלא שבאותה נשימה, יצא גם חוק שלא היה במסגרת הקריאה הראשונה אלא הוא נוסף רק לאחר מכן, שבעצם פוגע בצורה אנושה בשילוב הנכים הקשים בשוק העבודה,

יש זכות שנקראת פטור ממס הכנסה שכל נכה, לפחות זה היה עד שבועיים, שכל נכה עם תשעים אחוז נכות זכאי לפטור,

שנוסף סעיף שאומר שמעתה רק נכים עם תשעים אחוז שאחת הנכויות שלהם היא ארבעים אחוז יהיו זכאים לפטור הזה. ואני רוצה להסביר מה הקושי, בעצם אם יש לנו נכה שיש לו שלושים אחוז נכות ועוד שלושים, הוא הגיע לשלוש מאות אחוזי נכות אבל אין לו אף אחת מהנכויות היא לא ארבעים אחוז, הוא לא יהיה זכאי לפטור ממס, לעומתו נכה שיהיה עם נכות אחת של 90 אחוז יהיה זכאי לפטור ממס. סיבלו של נכה אחד הוא לא גדול מסבלו של הנכה השני, שניהם זכאים להשתלב בשוק העבודה, התכלית של לעודד אותם היא אחת, ולגישתנו, צריך לתקן את הסעיף הזה ולהוריד אותו מסדר היום ואנחנו נבקש את תמיכתם של חברי הכנסת בנושא הזה לאור התכלית החשוב. תודה רבה לך על הדברים החשובים שלך. חברת הכנסת אלינה ברדץ' יאלוב, ואחריה זוהר גבילי.

אני ממש בקצרה, האמת שלא רציתי לדבר ראשונה, כי רציתי להקשיב קודם כל לבעיות במיצוי זכויות, כי אני נתקלת בעיקר בכל מה שקשור לעולים מתמודדי נפש ובעלי מוגבלויות. אני נתקלת בבעיות עם מיצוי זכויות שלהם, כאשר הם פונים לביטוח לאומי וקושי בידיעת השפה, זו בעצם מגבלה נוספת, שנוספת על כל אחד פה שדובר עברית ונתקל בבעיות כאלה ואחרות במיצוי זכויות. אני לאחרונה הגשתי הצעת חוק, אני בקצרה קוראת לזה חוק תרגומים, שיאפשר לאלה שדוברי שפות זרות יוכלו להשתמש בשירות של תרגום, אני מאוד מקווה שזה יעזור לפחות במקצת אני מבינה שזה לא יעזור בהכול, אבל אני באמת חושבת שזו אחת הדרכים טיפה לפשט בשביל האנשים האלה את הדרך למיצוי זכויות. תודה. תודה רבה לחברת הכנסת ברדץ' יאלוב, עכשיו זכות הדיבור עוברת לזוהר גבילי, ואחריה חבר הכנסת פטין מולא. שלום לכולם, שמי זוהר, אני אמא לשתי בנות עם צרכים מיוחדים, בנות מורכבות, מוגבלות שכלית, מוגבלות פיזית, כסאות גלגלים, וכל מה שאפשר לחשוב עליו. קודם כל אני באמת מברכת על היום הזה, אבל אני חייבת לומר משהו על הפתיחה שהייתה במליאה, דובר המון על נגישות, ועל העלאת מודעות וכו', וזה משהו מאוד חשוב וזה משהו שגרם לי בכלל להיות פעילה ציבורית, מאז שהבת הבכורה שלי עוד הייתה רק בת שלוש. הייתי באיזושהי הצגה והיא כל כך נהנתה והריעה בקולות וכל האימהות מסביב ממש נזפו בי ולא הייתי במקום שאני היום, היא כבר בת 19 והקטנה בת 16 וחצי, נאלצתי לצאת כשהבת שלי מאוד מאוד מאושרת. יצאתי במסדרון ולא הפסקתי לבכות, וזה בעצם גרם לי להיכנס לכל העולם הזה של פעילות ציבורית כדי באמת להעלות את המודעות לציבור, לחבר,

ודיברו על זה המון במליאה. הוועדה הזו מדברת על מיצוי זכויות וגם על זה דיברו פה הרבה ויש משהו מאוד מאוד, שחשוב לשים אותו על השולחן בפני הוועדה. כשמדברים על אנשים עם מוגבלויות, אנשים עם צרכים מיוחדים, איך שלא נקרא לזה, המטריה היא מטורפת. דיברו פה אנשים על מתמודדי נפש ונתקלנו בכבדות שמיעה וכבד שפה וכו' ויש את המוגבלויות הפיסיות ויש את השכליות ויש את מה שנקרא הבעיות התקשורתיות, האוטיזם, ובתוך כל אחת מהמוגבלויות שציינתי עכשיו יש עוד קשת רחבה, אנחנו מגיעים למקום שכמעט בכל חקיקה שנעשה, אי אפשר לגעת או לתת מענה או איזושהי תרופה לכל האנשים ולכל הצרכים. העולם הזה של צרכים מיוחדים צריך להיות כל כך אישי, כל כך עם קסטומיזציה, צריך למצוא את הדרך. צריך ליצר איזושהי רשות שיודעת לחבק, יודעת לעשות את הדברים בהתאמה אישית לאנשים ולמשפחות. דיברו פה על הבירוקרטיה, כמה אני נחשפת לזה. היום שוב עם בתי שהגיעה לגיל 19, כל הנושא הזה שבגיל 18 הם נזרקים ממערכת הבריאות שעד היום חיבקה אותם, של ילדים מיוחדים, היום הם כבר בוגרים, שם שום דבר יפריע, אני לא מדברת על הצעד הבא שלי של גיל 21 שלא יהיה להם בית ספר. הנושא הזה של להקים איזושהי רשות שתיתן מענה מותאם אישית לצרכים השונים הוא פשוט בנפשנו. משפט אחרון. משפט אחרון, מעבר לזה, זה גם מייצר כל כך הרבה מאבקים בין העמותות, כי פתאום מעבירים משהו,

למה מעבירים לאוטיסטים ולא למוגבלות הנפשית, ברגע שתהיה איזושהי רשות שתדע להתאים דברים ולעשות את המכלול הזה, וגם אצלי הבנות שלי, זה גם מוגבלות שכלית וגם מוגבלות פיזית ולקטנה גם אוטיזם, חייבים לדייק את הדבר הזה, ויש היום אוזן קשבת ויש התפתחות, צריך לקחת את הדבר הזה מדרגה אחת למעלה. תודה רבה לך על דברי הטעם שלך זוהר יקרה, אני רוצה בבקשה לתת את זכות הדיבור לחבר הכנסת פטין מולא ולאחריו בועז הרמן מנכ"ל אילן.

צוהריים טובים, כבוד היושב ראש חברי הכנסת, משפחת הנכים, אני פה כחבר הכנסת מבין העדה הדרוזית, אני באתי מהביטוח הלאומי אני עבדתי שלושים ושלוש שנים בעבר בביטוח הלאומי, ואני מכיר מה זה נכה ומה זה מוגבלויות ומה זה ילד נכה ומה זה משפחה שמטפלת בילד נכה קשה ועם מוגבלויות, ועם קצבאות כל כך נמוכות והכסף שמקבלים הוא מעט מאוד, והיחס שהיה בזמנו שאני התחלתי לעבוד בביטוח לאומי בשנת 86' ואני סיימתי באפריל 2019 כשנכנסתי לכנסת. איך אנחנו עברנו שינוי דרסטי מאוד, ואני גם רוצה להגיד מילה על הממשלה הנוכחית היום, אדוני היושב ראש, הממשלה לא מזמן העבירה חוק על העלאת קצבאות הנכות ואני רואה גם המון חוקים שנחקקים בכנסת ומחברי כנסת מביאים אותם למליאה לתיקון, עוול או דברים שלא טופלו בעבר וצריך לטפל בהם בהמשך. אני גם מהבוקר פה אנחנו בכנסת בעזרת נכי צה"ל ופעולות איבה וגם היינו בשדולת האלימות נגד נשים ואנחנו פה איתכם. רוצה להגיד לכם דבר אחד שהבית הזה, אני לא חושב שיש איזה חבר כנסת, מכל הסיעות שהוא לא רוצה טובה ורווחתם של נכי צה"ל, פעולות איבה נכים עם מוגבלויות, ילדים נכים, לשפר. יש לנו עכשיו ממשלה ואני באמת מחזיק להם אצבעות לטפל בנושא הזה, אני אומר עוד פעם, יש ממשלת ישראל שמתפקדת, יש כנסת שמתפקדת, אבל צריכים כולנו להיות ללא יוצא מהכלל, לעבוד ביחד למען האנשים האלו. ואנחנו רואים פה אנשים שמצמרר לשמוע אותם, שמעתי סיפור של בחורה שהייתה בטייס ואיך מתעללים בה במשרד הביטחון, איך מתעללים בה במשרד הביטחון לתת לה את ההכרה, וגם בביטוח לאומי, אני מכיר את זה על גופי אני ראיתי את זה, שיש ביטוח לאומי של הוועדות יש שקיפות וצילום של הועדה, וצריך לשפר המון בחוק הביטוח הלאומי. כולנו נעבוד ביחד למענכם, למען הילדים שלכם למען המשפחה למען מדינת ישראל ואני מאחל לכם המון בריאות והצלחה. תודה רבה. חבר הכנסת מולא תודה רבה לך על הדברים החשובים שלך, לא מובן מאליו שאתה אומר אותם כאן. עכשיו אני רוצה לתת את רשות הדיבור לבועז הרמן מנכ"ל עמותת איל"ן, אחריו תדבר חברת הכנסת נירה שפק. בבקשה בועז. שלום לכל חברי הכנסת, אדוני היושב ראש תודה רבה ויישר כוח על היום החשוב הזה, מתוך באמת הסיפורים אני רוצה לשתף אתכם רק בשלוש, כי אני רוצה לחסוך בזמן הקצר, לשיר הקטנה שסובלת משיתוק מוחין, יש לה הפרעת קשב וריכוז, פרכוסי שרירים, אבל אין לה הסעה מהמועדונית של אחרי בית ספר אל ביתה, כתוצאה מזה ההורים שלה, נאלצים להפסיק את יום העבודה באמצע ונגררים להוצאות כספיות כדי להביא אותה הבייתה, לחבריה עם מוגבלויות אחרות יש הסעה כזאת. לאוראל מדימונה שמי שירצה אחר כך אני אראה לו את התמונה היפה שלה, היא לא מקבלת הסעה חינם מהמדינה, ממרכז יום ואל מרכז היום השיקומי בדומה לאנשים עם מוגבלויות אחרות. האמת הכואבת היא שאם לא יועבר תשלום ייעודי להסעות ממשרד הרווחה ומהשלטון המקומי, אוראל בקרוב תישאר בבית, היא לא תוכל להגיע למרכז היום. והילד השלישי,

הוא בן ארבע וחצי, יש לו שיתוק מוחין בארבע גפיים, הוא מתנייד בכיסא גלגלים, ללביא יש טונוס שרירים מוגבר. עכשיו שימו לב שבשעות הלחץ שהוא חווה לחץ, טונוס השרירים שלו עולה ומתגבר, הראש שלו מוטה אחורה והצידה וגופו יוצא מאיזון. ככה אימא שלו מספרת לנו וכשיש קושי או המתנה ארוכה הוא מתחיל לנשוך את כפות ידיו, הוא בוכה מרה ומרעיש לכל הסובבים ועדיין, עדיין הוא נדרש להמתין בתור בכל משרד, בכל מוסד להבדיל מחבריו עם מוגבלויות אחרות. הנציבות, משרד הבריאות, ארגוני החברה האזרחית, איל"ן דנו בנושא בשולחנות עגולים ארבע שנים. שרי המשפטים והאוצר קיבלו את עמדת הנציבות, והחקיקה תאפשר גם לילדים האלה וגם גם ללביא היקר, פטור מתור. ועדת הרווחה החליטה ללכת לסבב נוסף של שולחנות עגולים והתוצאה זה שלביא ימשיך לעמוד בתור בדרך לבירוקרטיה המתמשכת. עכשיו תראו, היינו יכולים לעשות לעצמנו חיים קלים ולהגיד בירוקרטיה זה אותו פקיד שיושב עם משקפיים איפשהו במוסד לביטוח לאומי או במשרד הפנים. אבל האמת שכולנו יודעים זה, כולנו קצת בירוקרטים ובוא נזכור את מי שאנחנו משרתים ואיזו מטרה אנחנו משרתים. כמו שיש בירוקרטיה מוסדית ככה יש בירוקרטיה פרלמנטרית. לגבי הבירוקרטיה המוסדית אני יכול לספר לכם שאילן יחד עם הנציבות והמוסד לביטוח לאומי הוציאה אוגדן זכויות ראשון שמאגד את כל זכויות אנשים עם מוגבלות פיזית, זה צריך להימצא על מדף של כל אדם שעוסק בתחום. אנחנו גם הקמנו פורום אסטרטגי משותף בנושא ועדות רפואיות אבל בנושא של הבירוקרטיה במקומות האלה של חקיקה, אין לנו יכולת, ואנחנו מבקשים מחברי הועדה המכובדת לעזור לנו בעניין הזה. אני רק יכול לומר במשפט שאותם אפיונים שיש בכל בירוקרטיה במוסד ציבורי, נמצא גם בבירוקרטיה שאנחנו מדברים על עיקובי החקיקה ונטל הבירוקרטיה, שממנו סובלים אנשים עם מוגבלויות. ולכן אני מבקש ביום האפילו הייתי אומר, קצת חגיגי הזה שכולנו התכנסנו מסביב לשולחן המיוחד, מסביב לשולחן עגול אחד, בואו נחליט שאיפה שיש עיוות ועוולה, מקדמים ולא משאירים את הדברים על כנם, הנושא השוויוני וכלל המוגבלויות שכולנו יודעים ומכירים מתוך שוויון זכויות ומתוך האמנה הבינלאומית של הממשלה הזאת ומתוך כל חוק זכויות שאמנת ישראל חתומה צריכה לבוא לביטוי גם בחקיקה ובתקנות אנא תעזרו לנו להסיר את החסמים מהבירוקרטיה הזאת וליצור שוויון לכלל המוגבלויות ולכל הילדים היקרים שמגיע להם שוויון וחיים יותר קלים.

תודה רבה לבועז הרמן מנכ"ל אילן ואני רוצה עכשיו לתת את זכות הדיבור לחברת הכנסת שפק שלוש דקות לרשותך, אחריה ידבר מהזום אלי מנכ"ל עמותת פיתחון לב.